"אמונה מפתן" זה בית ספר אבל יש פה גם את המעורבות של הרווחה. "מיתר" רגיל, "מיתר" חרדי, מועדוניות, מרכזי יום, "מרכז עדי" של נערות בסיכון, כל אלה בכלל לא פתחו אותם כלל. את אומרת שפותחים. בנוסף, עד עכשיו חלקם תוקצבו ב-40%, חלקם ב-70%. עדיין לא קיבלו הנחייה ממשרד הרווחה שייפתחו המסגרות האלה והילדים יוכלו להגיע למקום. הרי להושיב ילד בסיכון בזום, אנחנו יודעים עד כמה זה קשה, כי לא סתם הם הגיעו למקומות האלה, כי הם לא יכולים לשבת ולצפות בזום. מתי אתם חושבים לתת את ההנחיה שיגיעו למקום ויתחילו ללמוד כמו שצריך ללמוד? אני תכף אבדוק ברשימה. מדובר במסגרות ממנהל שהוא לא שלי. אנחנו נצטרך להעביר את השאלה אליהם. אבל זה בעצם נוער וילדים בסיכון. אלה ילדים שהם בתוך הקהילה. במקרה באתי מהתחום הזה ואני טיפלתי והקמתי מסגרות כאלה בעיר אשדוד שאני גר בה. אני חושבת שהשאלה צריכה להיות לראש המנהל המתאים וזה לא אלי. נשמח אם תוך כדי דיון תתנו תשובה בעניין הזה. אלין אלול כאן איתנו והיא יכולה לענות. אני אשמח להשלים את התשובה שלי לדברים שציינה איריס. המסגרות שהזכרת הן כולן מסגרות שנכללו בחוזר המנכ"ל האחרון, חוזר מס' 15, וחזרו לעבוד ב-100%. זאת אומרת, מרכזי "עדי", לצורך העניין, בשלב הראשון קיבלו 70% ובעדכון של חזור המנכ"ל האחרון עלו ל-100%. ככה לגבי רוב המסגרות של נוער בסיכון בקהילה, כאשר נוער בסיכון החוץ ביתי עובדים בתפוקה מלאה מהרגע הראשון. חוזר המנכ"ל הזה הופץ מייד כשהתפרסם לכל המסגרות בכל הרזולוציות, גם ברמת מחוז, גם ברמת מטה. אנחנו מעבירים את זה גם ישירות וגם באמצעות הממונים המחוזיים במחוזות השונים. כל המסגרות שלנו חזרו לפעילות. אני מדבר על דבר שתוך כדי הישיבה אני בודק את זה והמסגרות שנתתי לך ממש לא חזרו. הם יחזרו מחר? אני עושה אותו דבר, אני שולחת הודעות.

אנחנו מקבלים פה שהמסגרות עדיין לא חזרו ואת אומרת שחזרו ב-100%? או שההנחיה לא היתה ברורה ומובנת או שלא יכול שלא מקיימים את ההנחיה. כדי שמשרד הרווחה יעשה את זה ונשמח שתוך כדי הישיבה תשלחו לנו את החוזר, אנחנו רוצים לראות אותו. אני יכולה לשלוח לכם את חוזר המנכ"ל. יש טבלה מאוד מאוד מפורטת על כל אחת מהמסגרות שהזכרת ומסגרות אחרות שאיריס התייחסה אליהן. זה לא ברמה כוללנית, זאת רמה ספציפית לגבי כל מסגרת ומסגרת. אני כן רוצה לציין, שמבחינתנו ההנחיות האלה עברו באופן מיידי. עדיין, אם יש מסגרות שלא פועלות, זה לא בגלל שמשרד הרווחה לא אפשר או לא אישר.

אנחנו גם צירפתנו לחוזר המנכ"ל נהלים מעודכנים איך להתאים את הפעילות הטיפולית על-פי ההנחיות של משרד הבריאות. אלין, סליחה שאני קוטעת אותך. אני חושבת שאיריס היתה די ברורה בעניין של מה יצא מטעמכם. היא הסבירה שזאת חזרה 100% ומתאימים את הפעילות.

אנחנו מקבלים פה פניות. עד יום שישי בערב, למרות שהחוזר שלכם יצא ביום ראשון, המסגרות דיברו איתי והתלוננו על זה שהם עדיין סגורים. הם ביקשו ממני את הדיון הזה דווקא. אם הייתי יודעת שהכול טוב ויפה ופועלים, תאמיני לי שלא הייתי מכנסת את הישיבה הזאת. יש הרבה נושאים אחרים שצריכים לטפל בהם. איך אתם מסבירים את הפער בין החוזר שהוצאתם? איזה דרך החוזר צריך לעבור עד שיחלחל בשטח? ברשותך, אני בהחלט אתייחס לשאלה שלך בצורה ישירה. אנחנו ניזונים מגורמי הפיקוח. מאחר שמי שבסופו של דבר מפעיל את השירותים בקהילה זה הרשויות המקומיות, אם באופן ישיר ואם באמצעות גורם שהם מפעילים באמצעותו את השירות. המסר לרשויות המקומיות ולגורמים המפעילים ירד מהמשרד ללא דיחוי. אנחנו ממשיכים לעקוב דרך גורמי הפיקוח. לצורך העניין, בעדכונים נקודתיים שאנחנו מקבלים, אנחנו כן מתמודדים עם זה שהרשות מתקשה להשיג עובד, מתקשה להחזיר צוות וכדומה, אבל זה באמת ברמה נקודתית. כן, אבל הרמה הנקודתית יכולה לתת לכם תמונה. אני מבינה ממה שאתם דיווחתם לי עד עכשיו, שלא היו שום פניות חוזרות מהשטח שאומרות לכם: התקשינו, לא מצליחים לפתוח, העובדים לא רוצים לחזור. היו מקרים נקודתיים. מבחינתכם, חוסר ידיעה זאת ידיעה טובה. אם לא חזרו אליכם מהשטח זה אומר שפועלים, כך אני מבינה. אני מקבלת עדכונים נקודתיים. יש לנו כל הזמן עדכונים. היו לך פנית פניות מיום ראשון עד יום שישי שמתקשים? ממש מתוך עשרות רבות של מסגרות שהשבנו לפעילות אני מדווחת על מקרים בודדים. אבל אם יש לכם נתונים או מקרים אחרים שלא הגיעו אלינו באמצעות הפיקוח, אני אשמח לבדוק אותם ולהחזיר לכם תשובה נקודתית לגבי כל אחד מהם. תודה אלין, תישארי איתנו. אני רוצה לפנות לעמותות ולמפעילים. שישלחו בינתיים את החוזר. כן, אנחנו מחכים לחוזר. אני מעבירה לכם אותו תוך כדי הישיבה. צוות הוועדה יעביר לנו ברגע שזה יגיע.

אמיר קאשי מהמרכז לשלטון מקומי, מנהל אגף רווחה. בוקר טוב, אני מנהל אגף הרווחה בעיריית נס ציונה ואני נציג השלטון המקומי. האם קיבלתם את החוזר? הוצאתם חוזר או הנחיה לרשויות המקומיות בעניין החזרה לתפקוד? כל חוזרי המנכ"ל מגיעים בצורה מסודרת, גם דרך תיבת חוזרי מנכ"ל וגם דרך מנהלות הנפה של הפיקוח המחוזי. אנחנו נערכים בהתאם לחוזר מנכ"ל לפתיחת המסגרות. בשבוע שעבר קיבלנו שכל המסגרות צריכות להיפתח ב-100%. אצלי בנס ציונה פתחנו את רוב המסגרות. כך ברוב הרשויות נערכים לפתיחת המסגרות בהתאם לכללים.

להבין שהכללים של משרד הבריאות מאוד מקשים על פתיחה סדירה של המסגרות. למשל, המועדוניות זה עד 5 ילדים. רוב המדריכות במועדוניות הן נשים מבוגרות, רובן מעל גיל 60 וחלקן אפילו מעל גיל 65 ומעל 67. לחלק גדול יש מחלות רקע, דבר שגורם לבעיות של כוח אדם שצריך לקחת אותן בחשבון. גם הפיצול במשמרות מצריך גיוס של כוח אדם נוסף. אמרת שאצלך בנס ציונה אתם נערכים.

זה מתוכנן לשבוע הזה? לא מדויק. חלק פתחתי בשבוע שעבר. חלק ייפתח השבוע. הבית החם ייפתח השבוע. בשבוע שעבר רוב המועדוניות נפתחו חוץ ממועדונית אחת שצריכה להיות במקום אחר בגלל שהיא נמצאת בתוך פנימייה ויש כללים לגבי פנימיות שצריך היה לסנכרן עם המועדוניות ואנחנו מוצאים מקום חלופי. רוב המסגרת אנחנו פותחים אותן. צריך לקחת בחשבון שההורים עצמם מפחדים ולא שולחים

מהילדים בגלל שהם חוששים, בגלל שהם לא בטוחים. אפשרנו עד 5 ילדים במועדונית. רוב המועדוניות לא היו מלאות בשבוע שעבר. איך אתם מחליטים אם במסגרת מסוימת יש מספר ילדים מעל מה שמותר בהנחיות משרד הבריאות? איך אתם בוחרים איזה ילדים יגיעו? לא, לא, כולם מגיעים. אנחנו חילקנו אותם לשלוש משמרות, עד חמישה ילדים במשמרת. אז אני מבינה שגם המועדוניות שבדרך-כלל פעלו אחר הצהריים אתם גם מפעילים בבוקר?

עשינו משמרת מ-09:00 עד 11:30 והמשמרת הבאה היא מ-12:00 14:30. ביום אחר עובדת המשמרת השלישית. כך כל ילד מקבל בין יומיים לשלושה ימים במועדונית. זה בהתאם להראות של משרד הרווחה ומשרד הבריאות. שעתיים וחצי כאשר במקור כמה זמן זה היה? שש. כלומר, עכשיו זה ירידה ל-2.5 כדי לעשות את המשמרות.

אין ברירה. צריך לזכור שאין יותר מידי מבנים. רציני להשתמש במבני החינוך, אבל החינוך מתחיל לחזור ובטח החינוך המיוחד שעובד בפיצול מאוד גדול. האם קיימות ההסעות שהיו בעבר? למסגרות של המוגבלויות אנחנו מחזירים הסעות כשהעדיפות היא שההורים יסיעו את הילדים שלהם במקומות שאפשר. במקומות שאי-אפשר, אנחנו מחזירים את ההסעות. תודה לך. מר שלומי קסטרו ממועצת ארגוני הילדים והנוער. מה המצב אצלכם? אני מנכ"ל מועצת ארגוני הילדים והנוער. כ-20 ארגוני נוער מוכרים בישראל. אנחנו הגוף הייצוגי הרשמי שלהם. רוב הפעילות של ארגוני הנוער היא בפריפריה. אנחנו עובדים בפיקוח משרד החינוך בתקנת מנהל, חברה ונוער. דיברתי עם כבוד היושב ראש ביום שישי וחשוב לי לציין את זה גם פה בוועדה. ארגוני הנוער נכונים ומוכנים לקחת חלק ולהיות גלגל משמעותי בכל מאמץ של החזרת הפעילות החינוכית בקרב הילדים ובני הנוער בסיכון. אנחנו עומדים בקשר עם פורום כפרי הנוער ועם משרד החינוך. חשוב לנו לומר פה גם לציבור וכמובן לוועדה, שצריך לעשות הכול כדי לראות גם את הארגונים כחלק ממערך הסיוע וגם מהר ככל שאפשר לאפשר לנו לחזור לפעילות חינוך בלתי פורמלי. בהקשר הזה, אני מבקש גם, חרף המשבר, לראות איך ממשיכים את העבודה על החלטה 923 שנוגעת בחברה הערבית וגם במסגרות ולא לתת למשבר הזה לעצור אותנו מהתהליך החשוב הזה, של החלטה 923, כדי שתמשיך לתת מענה לבני נוער בחברה הערבית. תודה לך. נציגת משרד החינוך, בבקשה.

מנס ציונה דיבר על-כך שעובדות מבוגרות לא יכולות לחזור

לאומי או בהתנדבות קהילתית למסגרות האלה? תקנות שעת חירום אפשרו משיכה שלהם גם לגופים שברגיל לא מפעילים שירות

הוא אמר שמנסים לגייס אבל לא אמר מאיפה. זאת בעיה רצינית שמנסים לגייס. בינתיים הילדים יישארו בבתים. לא חסר אנשים שרוצים לעבוד וגם לא צעירים, כולם הוצאו לאבטלה. אנחנו לא מצליחים להתחבר לנציגת משרד החינוך. יש לי שאלה למשרד האוצר. מר נתנאל אשרי, אתה איתנו? רציתי לשאול בקשר למסגרות בחורה ואני בטוחה שיש עוד כאלה. ברשות המקומית מפעילים מסגרות בקהילה עבור פעוטות בסיכון מגילאי 6 חודשים עד 3 שנים וגם מועדוניות

אני מבין שאת מתכוונת למשפחתונים ומועדוני יום עצמאיים שלא בפיקוח? הן מפעילות את המסגרות עבור הרשות המקומית. כלומר, הן כן בפיקוח של מחלקת הרווחה והן נשארו בלי שום הכנסה. הן לא מקבלות דמי אבטלה והן לא עצמאיות. האם היו לך פניות קודמות בעניין הזה? לצערי, אני פחות מכיר את התחום כי זה שייך לרפרנט אחר כאן במשרד שעוסק בתעסוקה והוא אחראי על זרוע העבודה במשרד הרווחה. אני יכול להפנות את השאלה אליו. אני מבקשת שתפנה אליו את השאלה או שהוא יתחבר אלינו, כך שעד סיום הדיון, בעוד חצי שעה, נוכל לקבל תשובה בעניינם או שנצטרך להמשיך את הדיון סביב זה. תודה. משרד החינוך, אתם איתנו? משרד המשפטים, מיכל גולד נמצאת?

הבעיות מסגירת מסגרות לנוער בסיכון זה המעקב אחרי הפיקוח ועל אלה שנמצאים בצווים שמחייבים שמישהו יעקוב אחרי המצב שלהם. גם כן המערכת המשפטית לא דנה בהרבה מהמקרים שלהם.

בעניין הזה? לצערי, רק כרגע הצלחתי לדבר. אני לא יודעת מה היה עד עכשיו. אני רואה גם שנתמר שמש ממשרד החינוך נמצאת פה. אנחנו לא מצליחים להעלות אותם, נמשיך לנסות. לא הבנתי את השאלה. נאמר לנו שבתי המשפט אינם מנהלים מעקב לאחר צווי שופטים. מוסדות הרווחה מספקים מענה חלקי בלבד ומרחוק. האם ידוע לך משהו על זה מבחינת נוער בסיכון? לא מוכר לי. יש לנו שולחן משנה לשולחן הבין מגזרי של משרד ראש הממשלה לילדים ונוער בסיכון. מי שמוביל אותו זה אני מצד הממשלה וורד וינמן שהיא המנכ"לית של המועצה לשלום הילד מצד החברה האזרחית. חלק נכבד מהיושבים פה נמצאים בשולחן הזה. המטרה היא לראות את הדברים בצורה כוללת. זה ההיבט שלי והחלק שלי אבל אם יש דברים אחרים, נוכל לברר אותם. אולי אני לא מבינה נכון או שאני לא מכירה מספיק את הסוגיה. הכוונה היא, שהפיקוח בדרך-כלל נעשה פנים אל פנים ועכשיו הוא נעשה באמצעות זום או טלפונים? כתוב לי שהפיקוח לא נעשה. יש נוער שהוא נמצא תחת צווי שופטים. האם יש מעקב עליהם? האם מישהו מיישם את זה? חלק מהדיונים נעשים באופן מקוון. אשמח לבדוק את הפרטים ולברר לעומק אבל לא ידוע על משהו כזה. אז אולי תנסי לברר את זה ואולי תהיה לך תשובה לפני שנסיים. עורכת דין ועו"ס רחלי ירדן נמצאת? נחזור למיכל גולד. הבנתי שאת מרכזת את השולחן העגול.

על מה דנתם? לאיזה מסקנות הגעתם בינתיים? יש שני דברים שדנו וגם הצלחנו לתקן. מהר מאוד הבנו שברשויות המקומיות גם עובדים

לכן קידמנו תיקון של התקנות לשעת חרום בנושא הזה, כך שהם הוחרגו מהמכסות ומהבחינה הזאת יכלו לחזור לעבודה.

בבקשה. שלושה דברים. לגבי פגישות בזום. אנשים מבוגרים לא מתמצאים בזום והרבה פעמים לא יכולים לקיים פגישות בזום. דבר נוסף. אם אנחנו מדברים על אוכלוסיות מסוימות שלך ילדים שאין להם שום תשתיות והם לא יכולים להתחבר. אין להם מחשבים, אין להם תשתית, אין להם אינטרנט. איך אפשר לדבר איתם בזום? זה אומר שצריך לחפש דרכים ישירות להגיע לילדים ולברר מה המצב שלהם. בקשר למה שדיבר הנציג של הרשויות המקומיות בנוגע ללשכות הרווחה. הוא הציג בעיה של מחסור בכוח אדם. אני מתפלאת על מחסור בכוח אדם בזמן שיש לנו 1,250,000 מובטלים. במיוחד צעירים וצעירות שיכולים לעשות את העבודה הזאת על הצד הטוב ביותר. הוא העלה בעיה שבאמת האוצר צריך לתת עליה את הדעת. יש צעירים שהם בקבוצת סיכון והם לא יכולים לעבוד, אז אולי צריך לפנות לאוצר כדי לתת להם תעדוף. זה משהו אחר. אני מדברת על הטענה שיש מחסור בכוח אדם. בזמן הזה לטעון את זה, זה לא מסתדר. הנושא השלישי זה המטפלות של המועדוניות בבתים שהן לא שכירות ולא עצמאיות. הן אבודות. אני מכירה באופן אישי נשים שפנו אלי שזאת כל ההכנסה שיש להם למשפחה שלמה. זה אותו מצב של מנהלות המשפחתונים.

חשוב מאוד לשים את זה על השולחן ולבקש פתרון גם למשפחתונים והמטפלות של המשפחתונים. גברת נתמר הלל ממשרד החינוך. אני רוצה לשאול על נושא שדנו בו בוועדה לפני כעשרה ימים בנושא של פנימיות לנוער בסיכון. יש כ-2,000 חסרי עורף שהוצאו לחופשת פורים ולא חזרו. היה דיון בבג"צ בנושא הזה בשבוע שעבר והמשרד התחייב להחזיר אותם. אז דיברו על זה שאי-אפשר לקלוט כי אין בידוד. אני רוצה לדעת כמה מהם כבר חזרו לפנימיות. בוקר טוב. הדיון חשוב מאוד וקודם כל נדייק את העובדות. בחינוך הפנימייתי בפיקוח משרד החינוך יש פנימיות על הרצף, מהטיפולי עד החינוך. כשבית הספר נסגר, חלק גדול מהתלמידים שהם מתפקדים, יש להם משפחות והם חזרו הביתה. חלק מהתלמידים שהם נערים בסיכון חסרי עורף משפחתי, תלמידי נעל"ה, נשארו בפנימיות שהן פתוחות ומתפקדות. מיכל גולד הזכירה את העובדים הסוציאליים. מייד עם תחילת משבר הקורונה שלחו את העובדים הסוציאליים לחל"ת. אנחנו קיבלנו החלטה שמחזירים את כלל העובדים הסוציאליים בכפרי נוער ובפנימיות על-מנת שיטפלו בתלמידים שנמצאים בבית והן בפנימייה יתנו מענה לצוותים וליווי אישי, קשר עם העובדים בקהילה, כולל לשכות, כולל עמותות. עם כל הכבוד, אני לא צריכה סקירה לכלל העשייה במשרד. שאלתי שאלה מאוד ספציפית לגבי 2,000 בני נוער בסיכון שהיו בפנימיות אצלכם ועד לשבוע שעבר לא הוחזרו לפנימיות. רציתי להבין כמה הצלחתם להחזיר.

אז בג"צ לא קיבל מידע נכון? מה נכון? מה שנכון הוא שהיו תלמידים שהיו בבית בתקופה הזאת ואנחנו בקשר איתם. הם ביקשו לחזור והם חוזרים כל יום לפנימייה. גברתי, אנחנו מדברים על חסרי עורף משפחתי. כ-2,000 מהם שהסתובבו בחוץ. לא נכון. גברתי, אני עובדת סוציאלית בתפקידי. אני יודעת שחסר עורף משפחתי. אנחנו מלווים את התלמידים האלה. בגלל שזאת חופשה מתמשכת והם לא יכולים להיות בבית, מחזירים אותם יום יום והם נכנסים לבידוד מניעתי. את מכירה את הבג"צ משבוע שעבר? אני מכירה את הבג"צ. יושבת קולגה שלי איריס זילכה. אנחנו מכירים את הבג"צ. ראיתי אותו, קראתי אותו, טיפלתי בו, כולל נערה שחוזרת היום לפנימייה. מצוין. בבג"צ המשרד הכיר בזה שיש נוער שלא חזר לפנימיות והוא הודיע שהוא מחזיר את הנערים האלה לפנימיות. זה היה הסיכום של בג"צ. מדובר בכ-2,000 תלמידים וכך נאמר גם בבג"צ ואתם לא שללתם את העובדה הזאת. מאז הבג"צ ההוא עד היום, כמה מהם חזרו לפנימיות. תלמידים רבים חזרו וחוזרים וממשיכים לחזור. מצוין, אבל אני צריכה מספרים וסטטיסטיקה. נכון לעכשיו, גברתי, יש קרוב ל-2,700 תלמידים בפנימיות. אני מבקשת לדעת את המצב הנתון היום לגבי הפנימיות שעליהן היה הבג"צ. כמה כבר חזרו? אני מדברת על הפנימיות עליהן דובר בבג"צ.

אני אעביר לך אחר-כך את השמות אבל אני בטוחה שאת מכירה אותם יותר טוב ממני. אני מצפה שבעוד שעה שעתיים אקבל את הנתון לוועדה. נשמח לתת את הנתון ונעשה זאת. מצוין. רחל ירדן, הממונה הארצית לייצוג קטינים ממשרד המשפטים. אפשר לדעת מה קורה מבחינת ייצוג הקטינים והצווים של השופטים? יש לך תמונת מצב? איך פעלתם עד עכשיו ואיך תפעלו? אנחנו מתנהלים כרגיל.

הדיונים הם בהחלט מאוד דחופים. הקושי שלנו זה עם הרבה מאוד דברים לא מתוכננים שצצים כל הזמן, עם הצורך לתת מענה מיידי לקטינים שנמצאים בצו וצריך ליישם את הצו. הם מסתובבים ואז צריך לארגן להם

הרי כולם מדווחים לנו עכשיו שהמסגרות קיימות ופתוחות.

המסגרות קיימות אבל כשצריך להכניס ילד כאן ועכשיו למסגרת ולא יודעים איפה הוא

אם יש צורך שעולה לבדיקת קורונה עבור ילד, אנחנו מתחילים לכתת רגליים. אני יודעת כי עברתי את זה בעצמי לאחר שהיתה אלי פנייה מאימא שהיתה צריכה להכניס לפנימייה את הילד שלה שהפך למסוכן מאוד

אנחנו עושים שמיניות באוויר.

זה לא מתקבל על הדעת. אנחנו נפנה למשרד הבריאות ונבקש שיוציאו הוראה מאוד ברורה בעניין הפנימיות. בזמנו פניתי גם בעניין מקלטי הנשים. יש עוד משהו שאת חושבת שכדאי שנדע מבחינת הבעייתיות במעקב אחרי הנוער

אני מסתכלת על החוזר. "איגי", "הילל להט"ב" יוצאים לשינוי 70%. הניידות של "עלם" 70%. אני יכולה לתת עוד מסגרות שהן בעצם לנוער בסיכון ובכל זאת לא הוחזרו

דבר אחרון.

לאוכלוסייה החרדית יש מסגרות לנוער בסיכון וגם לאוכלוסייה הערבית יש דבר כזה.

המענה שלכם?

אז לפעמים בבית יש שני ילדים בסיכון אבל אין להם מענה של שני מחשבים. היינו רוצים לדעת אם יש לכם מענה לדבר

אז במקום לתגבר אותם כדי שיאתרו את הנוער שמסתובב בחוץ,

כל הפעילות שלהם היום היא פעילות פרטנית. היא פעילות שמותאמת לנתונים הנוכחיים. אנחנו גם מפעילים מערך שלם. רוב השירותים הם שירותים שמותאמים למציאות הנוכחית. כשאנחנו מדברים על נוער קצה בקהילה, יש פעילויות שאי-אפשר להמשיך לבצע אותן במתכונת הרגילה שלהן. יחד עם זאת, העברנו הנחיות מה הם יעשו במקום הדברים הרגילים שהם היו אמורים לעשות. אנחנו לא ראינו שיש בעיה של מחסור בכוח אדם. לא קיבלנו תלונות על זה שזה לא מספק. להיפך, הפעילות עובדת. אבל היא לא עובדת ב-100%. ברגע שמשרד הבריאות אומרת להחזיר רק שלושה לבית חם, מה את עושה עם השלושה שלא מגיעים? זה פועל ב-100% במשמרות. אנחנו מסתכלים וכתוב ש"מפתן" זה רק ב-70% מתוקצב, אז כנראה הוא גם מגיע ל-70%. לא בטוח שאנחנו מגיעים ל-100% של הילדים.

האם אתם גם מתגברים את כוח האדם, כמו שאמרה יושבת הראש? לא ראינו שתגברתם את כוח האדם ולכן זה לא 100%. 70% ב"מפתן" לעומת 100% ב"מיתר". למה? ב"מפתן" יש פעילות חינוכית היום שהיא מושבתת מעצם העובדה שמערכת החינוך עוד לא החזירה את המסגרות החינוכיות לפעולה.

המקסימום של ה-70% זה אך ורק פעילות רווחתית ללא החלקים החינוכיים. לא מתקיימים כרגע שיעורים ולימודים ולכן אנחנו מתגברים בצורה מקסימלית את הפעילות של הרווחה בעבודה עם הזנה של הילדים, פעילות שמתבצעת בתוך המפתנים במשמרות כשכל 8 ילדים יכולים להיות בו זמנית בקבוצה. זה כולל את המערך הטיפולי. החלק של ה-30% זה החלק החינוכי שכרגע מושבת בגלל שכל מערכות החינוך במדינה מושבתות. לגבי "מיתרים" זה עובד באופן מלא, 100% פעילות. כנ"ל לגבי "עדי" שעובד ב-100% פעילות. אני מתנצלת. יושב ראש הכנסת לא מסכים שנמשיך את הדיון למרות שחצי שעה ראשונה היו בעיות בתקשורת. אני אודיע ללשכה של היו"ר שזה לא יכול להתנהל ככה. או שדואגים שכל הבעיות ייפתרו לפני התחלת הדיון או שיאפשרו לנו להמשיך את העבודה שאנחנו אמורים לעשות. חלק מהשיחה אני אמשיך בקשר ישיר עם המשרד כדי לקבל תשובות. אותו דבר בעניין משרד החינוך. אני מצפה שהיום ישלחו לנו תשובה ברורה בעניין הפנימיות וחזרת הנוער לפנימיות. אני רוצה להגיד דבר אחד. אני מבינה שכשאומרים שמחזירים מסגרת ב-100% בכפוף לתקנות של משרד הבריאות, שהמשרדים יבינו קודם כל שכדי לעשות את זה צריך לתגבר דווקא את המסגרות ולא להוריד מהכסף. צריך להיות גמישים עם התקצוב. מה שהיה אמור להיות בהוראה עכשיו מפצלים למשמרות בוקר ואחר-הצהריים. מגיעים לכלל הילדים ביותר מאמץ אז אל תורידו מהתקציבים. אני מבינה שצריך דווקא לתגבר בזמנים האלה אם באמת רוצים לתת מענה על זה. הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה העניין של משרד המשפטים, ההוראות, ואיך אפשר להכניס ילדים אחרי בדיקות קורונה. אנחנו נפנה למשרד הבריאות בעניין הזה ונראה מה אפשר לעשות. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.